שלום לכולם. ברוכים הבאים גם לכל מי שאיתנו בזום.

אנחנו מתחילים באיחור קליל,

אנחנו בעצם אחרי תקופה ארוכה שרצינו לדון בסוגיית ייצוא הקנאביס אחרי כמה דיונים שעשינו פה בהקשרים רחבים יותר של